אנחנו ברביזיה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אתה רוצה לנמק? אני חושב שאין נימוק יותר טוב מאשר הנימוק שאמר יושב-ראש ישראל ביתנו איווט ליברמן, ואני מצטט: "אני קורא לארגוני הנשים להכריז מלחמה על ש"ס ויהדות התורה. אם החוק יגיע לוועדת החוקה משמעות הדבר הוא טרפוד החוק. אני קורא לחברים בקואליציה מהליכוד ומכחול לבן להתייצב בצורה ברורה ולתמוך בתמיכתנו, לתמוך בחוק שיעבור בוועדה לקידום מעמד האישה". אני חושב שזה בדיוק מה שאמרת מקודם אווירת ההסתה הזו, שאנחנו תומכים ברצח, תומכים ברוצחים, הוא דבר בלתי מתקבל על הדעת. כל מי שמבין את הדבר הזה חייב והרי החוק הוא חוק מאוד פשוט ולא מורכב, חוק מאוד ברור.

בוועדת השרים לענייני חקיקה בחוק של עודד פורר, מאוד ברור וחד: אדם שמואשם ברצח לא יכול להיות אפוטרופוס על הילדים שלו. אין פה יותר מדי תסבוכות. אותו ייעוץ משפטי שייעץ לוועדת החוקה ייעץ בסופו של דבר לוועדה לקידום מעמד האישה. והכתם הזה שמנסה הבן אדם שמפיץ פה כבר שנתיים חוץ משנאה שום דבר, חוץ משנאה הוא לא מפיץ פה כלום. אנחנו אוהבים להסביר שהליכוד עושה את זה, כחול לבן עושים את זה,

יש פה בן אדם שעוסק בשיטתיות כבר שנתיים בהפצת רק שנאה. בשביל לעצור את השנאה הזאת אני מבקש מכול חברי הוועדה לדון מחדש בהחלטה שהייתה מקודם. נקיים הצבעה. מי בעד הרביזיה על החלטת ועדת הכנסת בדבר קביעת ועדה לדיון בהצעות החוק: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שלילת האפוטרופסות הטבעית עבור נאשמים ומורשעים בעבירות אלימות במשפחה),

תודה, פה אחד ההצעה התקבלה. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט)(הוראת שעה),

לפני הקריאה הראשונה אנו עוברים לבקשה הבאה: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט)(הוראת שעה), התשפ"א-2020 (מ/1375), לפני הקריאה